מתכבד לפתוח את מליאת הכנסת. על סדר-היום, שאילתות דחופות. שאילתה ראשונה, השר זאב אלקין יענה על שאילתה דחופה מס' 93, מאת חברת הכנסת וסרמן.

חברת הכנסת וסרמן. בבקשה, אדוני השר. כבוד היושב-ראש,

המציאות כיום היא שחברות ללא רישיון למערכות

בהרבה מאוד בניינים,

כמובן שמשרד השיכון אחראי לרישום הקבלנים לכיבוי אש, חברת הכנסת וסרמן, אני מתנצל שאני מפריע לך, וביטחון הפנים, זה טיפה ארוך. השאלה היא איך אתם מפקחים ואוכפים, או יותר נכון שומרים על רישום נכון של אותם גורמים שקוראים לעצמם "קבלני אינסטלציה ומערכות כיבוי

בחודש נובמבר 2018 תוקנה תקנת הענפים,

הוכנסו עבודות כיבוי אש לענף 190 ושמו שונה לענף מתקני תברואה (אינסטלציה ומערכות כיבוי אש). זאת אומרת, שמ-2018 עבודות של כיבוי אש נכנסו פנימה לתוך המערכת הזאת, וכתוצאה מהכניסה פנימה כל קבלן שמבצע עבודות בתחום הזה של כיבוי אש,

באתר אחד בהיקף של יותר מ-45,000 שקל,

זה כרגע המצב החוקי. מכאן יוצא שכל קבלן שעושה עבודות בתחום של כיבוי אש או אינסטלציה בהיקף נמוך מזה שבאתר

חלקם עוסקים בכלל בנושאי אינסטלציה ולא בנושא של כיבוי אש. אני גם לא יודע להפריד לך את זה בצורה פורמלית כי זה נחשב ענף אחד,

סינון אחת ויכולים לעסוק גם בזה וגם בזה,

אפשר שאלת המשך?

האם יש עבודה משותפת של המשרד שלך, אדוני השר, ושל המשרד לביטחון הפנים בנוגע לאכיפה? כמה פעמים, אם יש לך הנתון הזה עכשיו או אולי בהמשך, האכיפה הובילה לתהליך פלילי או של הקפאת העבודה ל-15 יום באתר הבנייה, כפי שציינת?

נטיעות כאלה, בדרך מסוימת, גם בשנת שמיטה. אז אכן הדבר מותר. אני רק אסיים את התשובה, מה קרה השבוע. כל זה היה היסטוריה. אבל חשוב להגיד אותה, כי אני שמעתי שמועות שמייד כשמישהו דרש הפסיקו את הנטיעות.

בלי התערבות של אף גורם פוליטי, וטוב שכך. תודה רבה. חבר הכנסת קרעי, שאלה נוספת, בבקשה. אדוני השר, היום, לבושתנו ולחרפתנו, הפקרתם את הנגב ואת הגליל לאחים המוסלמים והעברתם כאן חוק,

בבקשה, תתייחס לנושא עצמו. אני לא צריך טובות ממך. יהיו לך מספיק הזדמנויות היום לעלות ולהגיד מה שאתה רוצה. אם אתה רוצה למנוע ממני, תסתום לי את המיקרופון. בבקשה,

4. כמה מהדירות מוגדרות כפלישה חלקית או מלאה? תודה. אדוני היושב-ראש, חבריי השרים וחברי הכנסת,

סך כל היחידות ביפו המשמשות למגורים ומנוהלות על ידי עמידר הן 1,034 דירות, ומהן מושכרות בשכירות מוגנת 703 דירות ומושכרות בשכירות חופשית 63

על ידי גורמים

כמו בני משפחה שלא זכאים או אנשים שהפסיקו לשלם.

אימהות חד-הוריות.

מי שמתוך המקרים שציינת זכאי לפי חוקי המדינה והקריטריונים הפעילים לדיור ציבור, צריך להירשם בתור לדיור ציבורי,

דבר

הפיקוח, כמו שאת אמרת, הוא פיקוח ירוד, שנותן פחות שקט להורים. גם אם הוא יעבור אלינו, אגב.

אז השאלה שלי היא באמת אם תיקון חקיקה שמעביר גם אותם אל תוך החוק האם הדבר

אני כן רוצה להעלות, אני ידעתי מההתחלה. אני לא הבנתי את הדברים שנרקמו שם מאחורי הקלעים.

שבכלכלה הבינו גם את המשמעות ואת ההבדל,

האם נכון שנחיל,

ברור לי שזה עניין תקציבי, וקודם כול אני מצטרפת לשאלתה של חברתי גבי לסקי, נחיל את חוק הפיקוח על הילדים האלה? אבל יותר

זה לא "בואו נכניס ונראה מה יקרה". יש לי אחריות על הילדים האלה. ילד שאני מכניסה עכשיו תחת המערכת שלי,

אני רוצה לדעת שיש לי את כל הכלים להתמודד מול הדבר הזה. אם בשנה הקרובה נצליח לעשות איזשהו תהליך אמיתי,

מתחילים משהו בסדר גודל כל כך גדול, אפשר להכניס עוד 3,700 משפחתונים כאלה. או שהמדינה תחליט: תפתחו משפחתונים ותקבלו כמה ילדים שאתם רוצים, ואז יקבלו שבעה וייכנסו. אי-אפשר,

השר מאיר כהן. כבוד יושב-ראש הכנסת, כנסת נכבדה, האמת היא שאני מתרגשת מאוד מהצעת החוק.

ועדת החוקה, כאשר נחקק חוק המעצרים החדש. חוק המעצרים החדש היה מהפכה בסדרי הדין לגבי הגנה על זכויות עצורים ונאשמים, ובאמת זה יצר מחשבה

מאוד בהפגנות בבלפור, והיא ממשיכה להפגין. היא ליצנית שמחלקת לבבות, היא כל-כולה טוב. במסגרת ההפגנה החוקית בשייח' ג'ראח היא עמדה ושאלה שוטרת למה היא עוצרת אנשים אחרים, נעצרה, נשארה ללילה

גם בבתי חולים, תוך פגיעה חמורה בכבוד האדם. אני מקווה שנצליח להעביר את החוק הזה במהרה ושנשנה את ברירת המחדל, ורק במקרים הנדרשים תהיה כבילה במקום

הצעת חוק כבילת עצורים ואסירים שלא

התשפ"א 2021, של חברת הכנסת גבי לסקי, מבקשת לתקן את חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה, מעצרים) ואת פקודת בתי הסוהר בדרך של

סגנית מזכירת הכנסת, בבקשה. (קוראת בשמות חברי הכנסת) משה אבוטבול, אינו נוכח סמי אבו שחאדה, אינו נוכח יולי יואל אדלשטיין, אינו נוכח אמיר אוחנה, אינו נוכח

כי ילד שאיננו מחוסן ובא במגע עם חולה נכנס לשבעה ימי בידוד, וכשילד בגיל כזה נכנס לבידוד,

מיליוני ימי עבודה. ולכן הגשתי את הצעת החוק הזאת, שמקילה על ההורים לחסן את ילדיהם, שמאפשרת להורים לחסן את ילדיהם במקסימום

יותר חשוב, אני פונה מכאן לכל ההורים של הילדים: צאו וחסנו את ילדיכם, צאו לחסן את ילדיכם.

אדוני היושב-ראש,

חבר הכנסת האוזר, טרם אתייחס להצעת החוק, אני רוצה לומר כמה מילים על ההתרחשות שקרתה כאן, באולם המליאה, אך לפני שעה

מתביישים מכך שהצלנו את ישראל מקואליציה נואלת, שבמסגרתה חברו להן יחדיו מפלגה מסואבת ומפלגה של לאומנות גזענית קיצונית. לא מתביישים בזה. אנחנו גם לא מתביישים בכך שהבאנו נורמה חדשה לחיים הציבוריים,

וכן, אנחנו לא נושאים במשרות האלה ולא מובילים את המדינה בשביל כוח, כסף

ובניגוד להחלטת ממשלה, ולעיתים אחרי מאבקים מרים,

הייתכן שהם ילינו על כך שבית נבנה, רחמנא לצלן,

לתיאום עם זרוע העבודה במשרד הכלכלה והתעשייה ומשרדי ממשלה אחרים, תיאום, שבאופן טבעי, יתרחש בתוך הוועדה

המתמשכת. נוסח ההתייחסות הוא כדלקמן: חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת ילד), התשנ"ג 1993, מקנה זכאות לעובד לנצל עד שמונה ימים ממכסת

הזכות להיעדרות של חלקי ימים בשכר,

קיימת לעובדים בחוק עבודת נשים בקשר לעובדות שיוצאות לבדיקות היריון או לטיפולי פוריות. למעשה, יש לנו פה תקדים חוקי שעליו ניתן

חברי הכנסת. בבקשה,

הצעת החוק הזו חשובה מאוד. אין ספק שבעת הזו, כאשר האינטרס של כולנו הוא לבוא ולהביא כמה וכמה שיותר ילדים להתחסן כנגד נגיף

שמעתי שחבר הכנסת סגן השר אביר קארה מתנגד לזה,

אז אני בינתיים קורא לך, חבר הכנסת סגן השר אביר קארה: תגיע, בוא תשתתף,

אם תבוא לכאן ותצביע נגד, אתה תראה שיהיו לך שותפים רבים להחלטה הזו. הבריחה שלך היא פחדנות,

משה ארבל על טעותו, שחלילה לא יטעה

שכן יש מי שמאזין לנו כאן ושומע לא רק את הצעקות והצווחות אלא גם את דברי

חברי ארבל,

כל עובד זכאי לגרור עד שמונה ימי מחלה של הבן או של הבת שלו. הווה אומר, אם בן או בת חולים, לצורך

אותם ולחסוך למעבידים את אותם ימי בידוד, שלולא כן, הילד לא מתחסן, פוגש מאומת, גם אם איננו נדבק, פוגש מאומת ויוצא לבידוד. תודה רבה תודה רבה. חברי

הלאה.

(קוראת בשמות חברי הכנסת) איימן עודה, נוכח, אינו אומר את הצבעתו חוה אתי עטייה,

סמי אבו שחאדה, אינו נוכח יולי יואל אדלשטיין, אינו נוכח אמיר אוחנה,

ישראל אייכלר, נגד אופיר אקוניס,

(קוראת בשמות חברי הכנסת) חיים כץ, נגד מכלוף מיקי זוהר,

נגד יובל שטייניץ, נגד גילה גמליאל, נגד ישראל כץ, נגד יואב גלנט, נגד

כלכלה. ובכן, הצעת החוק תועבר לדיון בוועדת הכנסת,

חברי הכנסת,

הכנסת, אנא שמרו על השקט. חברת הכנסת

להגיד לנערה

עולם הדוגמנות הוא עולם פרוץ, אין הסדרה בחוק לסוכן דוגמניות. אדם עם הרשעות פליליות,

יכול לפנות אליכם ולהציע לכם הצעות מפתות להיכנס לעולם

אני קוראת לכל חברי הכנסת, מהאופוזיציה והקואליציה,

אנחנו חייבים לשמור על הילדים והילדות

תודה רבה לחברת הכנסת לימור מגן תלם.

סליחה, להצעת חוק זו הוגשה הצעת חוק מוצמדת של חבר הכנסת רון

יחסי מרות, יחסי עבודה. המטרה של ההצעה הזאת היא למנוע את הסיטואציה שבעל סמכות, בר סמכא, ינצל את הסמכות שלו מול

אני יכול לעבור פה על הסעיפים השונים, לתת לזה את התימוכין המשפטיים, להתייחס לכל אותן לקונות שקיימות בחוק הקיים, ולומר שיש

אדם תוקפות קברים. ואותו דבר אני חושב היום, גם כשמי שעושה את זה, למרבה הזוועה, זה בני עמי שלי, בני עמי שלי. ואני חושב שכל אחד שיושב פה באולם הזה חייב

מה פשעו המצבות?

חבר הכנסת קרעי. חבר הכנסת קרעי, די, אי-אפשר לנאום מהצד.

איך אתה מעז להגן על אנשים שעושים מעשים שהם מתחת לכל סטנדרט אנושי ראוי? איך אתה עושה

יובל, איך המגפה ניצחה, חברת הכנסת מגן תלם, חברת הכנסת מגן תלם, הוא מתנגד להצעת החוק שלך, וגם אם את לא רוצה להקשיב, זה מפריע. אבל זה מפריע בכל מקרה.

עוד יעירו לי על מה

חבר הכנסת שטייניץ. אף פעם

למנוע מהאופוזיציה

שנפצע. אני קראתי את זה באחת מהכתבות,

ואז עליתי לכאן ואמרתי: רבותיי, יושב-ראש הכנסת, אני חושב שאם זה האירוע,

קרה אסון במדינת ישראל,

בואו נעצור שנייה את

אבל אתכם זה לא מעניין. היושב-ראש אומר לי: תודה רבה. לאחר מכן אני רואה את הבוס שלו נכנס לכאן,

כפי שאמרתי, וגנץ,

סמי אבו שחאדה,

אדלשטיין, אינו נוכח אמיר אוחנה,

אתה בושה לכנסת,

אתה בושה לטוניסאים,

חבר הכנסת קרעי,

נמנעים. אני קובע כי הצעת החוק התקבלה ותעבור לוועדת העבודה והרווחה. אנחנו עוברים להצבעה על הצעת חוק עבודת הנוער של חבר הכנסת רון כץ. סגנית מזכירת הכנסת, נא לקרוא בשמות חברי הכנסת, בבקשה.

נוכח ענבר בזק, אינה נוכחת חיים

אינו נוכח מיכאל מרדכי ביטון, אינו נוכח דוד ביטן,

ארי,

הישיבה, הינני מתכבדת להודיעכם,

הונחו היום על שולחן הכנסת מסקנות ועדת הבריאות בעקבות דיון מהיר בהצעתם של חברי הכנסת סימון דוידסון ויבגני סובה

בבחירות לאספה המכוננת בכנסת הראשונה, המדינה עוד לא התארגנה, והייתה אפשרות להוסיף כתובת ממש עד רגע לפני הבחירות, כדי שכל אזרחי ישראל יוכלו לממש את זכותם הדמוקרטית. את התיקון הזה היום אנחנו רוצים להשיב

המטרה שלנו בחוק הזה להנגיש את האפשרות להצביע. שימו לב שכך כבר ציינתי את רוב האוכלוסיות בחברה הישראלית. בנוסף, קיימת מציאות, רבים מאיתנו מודעים

בקלפי נגישה. נדרשת הצהרה שלפיה יש לך מוגבלות, וניתן להסיק ולהניח שיש כל מיני אזרחים במדינת ישראל שעושים בדבר הזה שימוש

רציתי להביך אותך בחזרה, אבל אני מוותר על זה, אדוני סגן יושב-ראש הכנסת איתן גינזבורג. רם, אמרנו לך תודה

א. רשום. אנחנו כבר שנים על גבי שנים מנסים. אז קודם כול, אני יזמתי, כמו שאתה יודע, לפני שבוע וחצי-שבועיים, ביום זכויות האדם בכנסת,

עם זה אני מסכים,

נא לסיים, גברתי. תודה רבה. ומה שקרה הוא שאנחנו לא קיבלנו תוצאות אחרי הרבה ימים. כל העניין הזה פותר לכולם, תודה רבה. אני רוצה להודות שוב לרם שפע,

אנא תמכו בהצבעה.

ועדת הבחירות המרכזית סברה שזה התיקון הנכון לעשותו. ניסינו לקדם אותו מהאופוזיציה בעוונותינו.

בממשלה לא מצאו לנכון לתקן את התיקון הזה, והיום לשמחתי אנחנו מגיעות ומגיעים לזה.

לפעמים יש להם אילוצים שונים ומשונים שלא מאפשרים להם להגיע למקום שבו הם אמורות ואמורים לפי הרישום להצביע בו. וכך אנחנו בעצם מייצרות בפועל פגיעה משמעותית

החוק הזה יאפשר לתקן את הקלקול

אבל אתה לא בזמן דיבור, ואתה מפריע.

תוציא אותו. איתן,

אני קורא אותך לסדר פעם ראשונה, כהצעת חברים. אי-אפשר ככה. אי-אפשר ככה. תפנה אליה ותדבר

אתה תראה כמה טעויות יהיו.

ככה, שאתם לא מנצחים

בדיוק. וזה מה שאני רוצה לומר לך, משפט סיכום

תשדל לא לענות על זה. אין לכם בושה. אין לכם אלוהים. אתם עושים כל מה שמתחשק לכם.

לחבר הכנסת, פוגעים בכול, תפסיק להפריע לי, בבקשה.

אדוני היושב-ראש, בבקשה לעצור את רון כץ.

מינהלי או פלילי?

אתם פוגעים בכל הקדוש

של חלקים מהאזרחים, למשל בקיבוצים, למשל סטודנטים. אבל יש אוכלוסייה שלמה, סמי אבו שחאדה, יש אוכלוסייה שלמה, ואנחנו בדיוק דיברנו על

שמית, לפי בקשת 20 חברי כנסת. בבקשה, מזכירת הכנסת, נא לקרוא בשמות חברי הכנסת.

משה אבוטבול, נמנע סמי אבו

אדלשטיין,

אינו נוכח ינון אזולאי, אינו נוכח ישראל אייכלר, אינו נוכח דוד אמסלם, נגד אופיר אקוניס, אינו נוכח משה ארבל,

אינו נוכח זאב בנימין בגין, בעד אוריאל בוסו, אינו נוכח ענבר בזק, אינה

אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אחת מהצעות החוק הראשונות שהגשתי, עם הגעתי לכנסת לפני למעלה משש שנים, הייתה

כאחות וטרינרית, וכמי שעברה הכשרה בארגונים בין-לאומיים לסיוע לחיות הבר, אני יכולה לומר שלמדינת ישראל יש עוד דרך ארוכה לעשות, ויש לנו הרבה מה ללמוד ממדינות אחרות

ובכך תחולל שינוי בכמה מובנים. הראשון,

כמו כלבת ומחלות אחרות, העלולות להתפשט, כפי שראינו בשנים האחרונות במוקדים

גם סירוס וגם חיסון?

זו הצעת החוק. היום החוק אינו מאפשר להשיב כלב שנתפס.

או שיורים בהם, או שהם ממשיכים להתרבות.

בואו נראה שזה יעבור.

תודה רבה לכולכם. אני קוראת לכולכם לתמוך בהצעת החוק. תודה. ישיב במשולב שר החקלאות ופיתוח הכפר עודד פורר,

אנחנו בעד, ביקשתם

לטובת מזון מן החי לשמירה על צער בעלי חיים. יחד עם זה, האחריות לצער בעלי חיים. כבוד השר, כבוד השר. הערה

לא, דודי. אני אתן לך זמן לשאלות. לא,

אני רוצה לומר מילה על הצעת החוק הזאת:

אנחנו סיכמנו שאנחנו מעבירים את הצעת החוק בטרומית,

תודה רבה לשר החקלאות. עודד,

כתב לי מישהו שמבחינה הלכתית אסור לסרס. להצעת החוק של חברת הכנסת פרידמן וקבוצת חברי הכנסת הוגשו כמה

שכתוצאה מהרפורמה הזאת הולכים לפטר את העובדים

תודה לחבר הכנסת גפני. חברי הכנסת, אנחנו נעבור להצבעה. ההצבעה תהיה הצבעה שמית. מזכירת הכנסת, נא להקריא בשמות. רגע, מתי אני עולה להתנגד? מתי אני עולה

(קוראת בשמות חברי הכנסת) סמי אבו שחאדה, אינו נוכח יולי יואל אדלשטיין,

נוכח מרב מיכאלי, אינה נוכחת יוליה מלינובסקי, אינה נוכחת מיכאל מלכיאלי, אינו נוכח אבי מעוז, אינו נוכח אורי מקלב,

אינו נוכח בנימין נתניהו, אינו נוכח יואב סגלוביץ' אינו נוכח

רגע, מה איתי? אני גם רציתי להצביע.

בסדר, לפרוטוקול אני אוסיף אותך. יש עוד הצבעה, ביטן.

אה, אתה רוצה לשרן? שרן זו הבאה בתור.

זה אותו

סיפרתם לציבור שאתם פופאי,

העברנו תקציב. אתה שומע, חבר הכנסת משה גפני?

מאז קום המדינה ועד היום לא היו

אבל שר האוצר כנראה לא מודע לזה.

מספרים בדיחה על איזה מישהו מאחת העדות שהיה בא לתדלק בתחנת הדלק. אז בא החבר שלו, ואומר לו: משה, אתה

אני גם הודעתי קודם שהיית בעד. בבקשה. (קוראת בשמות חברי הכנסת) ולדימיר בליאק, אינו נוכח מירב בן ארי, בעד רם בן ברק, אינו נוכח איתמר בן גביר, אינו נוכח יואב בן צור, אינו נוכח נפתלי בנט, אינו נוכח אלינה ברדץ' יאלוב, אינה נוכחת קרן ברק,

אינו נוכח בועז טופורובסקי, אינו נוכח משה טור פז, אינו נוכח אחמד טיבי, אינו נוכח אלון טל, אינו נוכח דסטה גדי יברקן, אינו נוכח מאיר יצחק הלוי,

אינו נוכח דסטה גדי יברקן, אינו נוכח מאיר יצחק הלוי, אינו נוכח אלי כהן, אינו נוכח יום טוב חי כלפון, אינו נוכח

אני קובע כי הצעת החוק התקבלה ותעבור להמשך דיון בוועדת החינוך של הכנסת. אנחנו עוברים לנושא הבא על סדר-היום, הצעת חוק השמירה על המקומות הקדושים (תיקון, שמירה על הכותל המערבי,

של חברת הכנסת מאי

קודמה על ידי עוד בכנסת הקודמת בהשראת יוזמה מבורכת של ארגון

למען הר הבית, שהרים את הכפפה וזיהה את הלקונה בחוק,

חשוב

ראינו פה,

איך הוא נלחם בגופו,

לא ראיתי אותו ככה הרבה זמן פועל עם כל הגוף וכל הנשמה, עמד פה אל מול חברי המחנה הלאומי, שאך לא מכבר הוא היה שותף שלהם

הוא לא הוסדר מעולם. זה דבר שמהווה פגיעה קשה בזכויותיהם של יהודים, ואפליה מהותית בינם לבין אוכלוסיות אחרות באתרים הקדושים. אנחנו רואים יום-יום מה קורה שם. יש כאלה שטומנים את ראשם בחול,

זה מין טאבו שאסור

מה קרה לכם? עד כדי כך אתם בובות על חוט שנשלטות על ידי מועצת השורא?

ולמחנה הלאומי, שאני יודעת שמאזין עכשיו לדברים האלו, אני רוצה לחשוף בפניכם איזה סקופ קטן שכנראה לא שמעתם עליו, מין טריק

בנט.

מציעה לך, לפני שאתה מדבר על חברת הכנסת אורית סטרוק, שעושה עבודת קודש עצומה, שאתה לא תוכל לכפר על אחת כזאת עוד שנים רבות עם החטאים שאתה עושה, של נעליך מעל רגליך לפני שאתה מדבר על חברת הכנסת אורית סטרוק. צבוע, נוכל ושקרן

נוספים שיפורטו בתקנות שיותקנו מכוח החוק, דהיינו, מקומות קדושים ליהודים, בעוד כיום החוק מתייחס גם לשמירה על המקומות הקדושים לבני דתות

ממירון, אחד הלקחים מאסון מירון הוא שצריך שיהיה מפקד לאירוע הזה וצריך שתהיה אחריות. חשמל יהיה

חבר הכנסת בוסו, די. חבר הכנסת בוסו, אני קורא אותך לסדר פעם ראשונה. אני קורא אותך לסדר פעם שנייה. די. אתה לא מבין מה זה

העם היהודי, אתה היום מסדיר חשמל לטרור. אתה נותן כוח וגב למחבלים שרוצים להשמיד את מדינת ישראל.

אילת, שהלכת איתו להרפתקה שפירקה את המחנה הלאומי,

אנחנו עוברים להצבעה.

מזכירת הכנסת, נא לקרוא בשמות חברי הכנסת.

(קוראת בשמות חברי הכנסת) משה אבוטבול, בעד סמי אבו שחאדה, נגד יולי יואל אדלשטיין,

נא לקרוא שוב בשמות חברי הכנסת שלא הצביעו.

מיכאל מרדכי ביטון, אינו נוכח יואב בן

להלן תוצאות ההצבעה: בעד, 47, נגד, 61, אין נמנעים. אני קובע כי הצעת

אנחנו עוברים לנושא הבא על סדר-היום: הצעת חוק-יסוד:

פסילת רשימת מועמדים או אדם המועמד לבחירות לכנסת

של חבר הכנסת אופיר סופר וקבוצת חברי

גם בימים אלו, יש מיעוט מאזרחי ישראל הערבים שפועל נגד מדינת ישראל. חבריי חברי הכנסת,

שאדם שתמך ברצח או ברוצח של יהודים כחלק מהמאבק שמנהלים ארגוני הטרור לא יוכל לכהן כחבר כנסת במדינת ישראל.

ברצח של יהודה דימנטמן

ברחובותיה של ירושלים, בערים המעורבות, וברוח הגבית שאותה הוא שואב מכאן, אדוני היושב-ראש,

אצלכם בחברה הערבית, הביטו על הקמפיין הצבוע שמדבר על קמפיין אזרחי. עאלק אזרחי, כולו תעתוע אחד גדול. בואו

משיב בשם שר המשפטים. בהצעת החוק שבפניכם מבקשים חברי הכנסת המציעים להרחיב הרחבה

חבר הכנסת אופיר כץ, אשר הוצעו בה כמה תיקונים בסעיף 7א,

כאמור, ההצעה דומה להרחבת העילה שבסעיף קטן (א)(3).

זאת, ובשים לב לכך שלא עברו שישה חודשים מיום החלטת מליאת הכנסת להסיר מסדר-היום את הצעת החוק

היסוד לבחור ולהיבחר, כמו גם בזכות היסוד לחופש

לאור

נמשיך להכניס כאלה מחבלים לכנסת. אופיר, אני חושב שדווקא אלה שהעבירו פלאפונים ישבו בכלא והענישו אותם. בעיניי לא מספיק, אבל

בני בדימונה ורוביק בבאר שבע ועוד הרבה אנשים טובים ידעו. הם נמצאים שם בשטח, הם יושבים עם

לא היו מוכנים לבטח לנו את המכוניות.

אבי,

ועם זה נדמה לי שהקמנו את ה"מוקד רואה" הראשון. נגמר לך הזמן

אחר פעם. אם אנחנו פה במדרון החלקלק,

רוצים לדרדר את מדינת ישראל בפועל אל פי תהום, אז תמשיכו להתעלם מכל מה

הנגב ולקחו את הגליל ולקחו את כל המדינה, אין

לא צריך

כן, ויש פה את לפיד.

ממתין

הצעת החוק לא התקבלה.

(תיקון, פינוי קשישים), התשפ"א 2021, של חבר הכנסת יעקב מרגי וקבוצת חברי הכנסת. בבקשה, חבר הכנסת יעקב מרגי, עשר דקות,

האם מישהו עצר לבחון את הצרכים של אוכלוסיות

את הקשיים האמיתיים שהם מתמודדים איתם בגילם, ומה ההשפעות האפשריות במקרה של פינוי כתוצאה מחיזוק מבנים? אוכלוסייה זו של

בפני הקשיש אשר גר בבניין שבו אמור להתקיים פרויקט חיזוק מבנים מרעידות אדמה עומדות שתי אפשרויות: להמשיך להתגורר באותה דירה במהלך

אוכלוסיית הקשישים בהצבת תנאים מיטיבים, אני מבקש מכנסת ישראל להעניק סעד לאזרחים אלו גם בחוק המקרקעין. אנו מבקשים, במידה ובמשורה, לאפשר לקשיש לבחור את החלופה העדיפה לו, כפי שידענו לעשות זאת בחוק

שיתאפשר לו באיזונים הנדרשים, באיזונים הנדרשים שנותנים, שעונים על העלויות הכלכליות של הפרויקט.

או למה שהיה עולה לקבלן בפינוי ובינוי. אבל לא בחיזוק מבנים, תמ"א 38. החוק הזה מדבר,

לכן אנחנו מבקשים, אנחנו מבקשים להעתיק את זה. זה לא משהו

תודה. תודה, חבר הכנסת יעקב מרגי. תשיב בשם שר המשפטים השרה אילת שקד.

יותר גדולה בתוספת תשלומי איזון, והכול בשווי הדומה לשווייה של דירת התמורה. איפה הייתם,

לא רלוונטיים לעניין חיזוק, שכן במיזמים אלו אין דירות

אני רוצה להגיד עוד מילה אחת, לרדת? שקד, השרה שקד, ביום

חברי הכנסת, חברי הכנסת, אתם לא רוצים להקשיב. חברי הכנסת, חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי. אני מבקשת מחבריי באופוזיציה שנוסעים להילולת הבבא סאלי

השרים וחברי הכנסת אלא בשביל הציבור. הציבור חייב לקבל דין וחשבון, הציבור לא מטומטם. חוויתי את החוויה הפוגענית כלפי הכנסת וחבריה כאשר אין דיון ענייני כלל

לא הצעת החוק הזאת,

האם אף אחת מהצעות החוק של האופוזיציה לא הייתה ראויה לדיון לפחות? להתייחסות עניינית?

בועז, אל תדבר איתי ואל תפריע לי בענייני

45 חברי כנסת בעד, 58 חברי כנסת נגד. הצעת החוק לא התקבלה.

דחוף רופא לאילת, יש לה כאב בטן מהקשישים. כואבת לה הבטן מהקשישים, השרה. איפה שר

ויותר. המשפחות הגדולות יתקשו לוותר על הכלים החד-פעמיים, כי פשוט אי-אפשר לשטוף כל כך הרבה כלים. המציאות היא שרכישת כלים תעלה עבור כל משפחה אלפי שקלים, הוצאה שתכביד מאוד על המשפחות, שגם ככה הן נמצאות במצב כספי לא פשוט. לבן אדם

אני רוצה לומר כאן שייאמר לזכותה של השרה להגנת הסביבה תמר זנדברג ממפלגת מרצ, שהמשרד להגנת הסביבה העביר במסגרת סבב

אני רוצה לציין שיושב-ראש פורום האקלים הישראלי חבר הכנסת לשעבר דב חנין אמר לאחרונה בריאיון בעניין הטלת המס על הכלים החד-פעמיים, ואני מצטט אותו: התחילו במקום הכי

אם ניקח את המדיח הזול ביותר באתרי השוואות המחירים,

אם הממשלה מוכנה ללכת לקנייה מרוכזת עבור אותן משפחות, ברור שזה יעלה הרבה פחות מ-1,000

מרפא ומורה.

תקרא. כתוב שם. מרפא ומורה. אצלנו זה חקוק במוח.

מה אפשר לעשות,

נראה לי שבמקרה

בסדר העדיפויות, דינה של הצעת החוק הזאת להידחות. אני בהחלט מזמין את כל חבריי להמשיך ולדון בסדרי העדיפויות הלאה לעתיד.

גם קיבלנו החלטות חשובות ומהותיות בדיוק סביב

אנחנו מצביעים על הצעת חוק מימון מדיח כלים למשפחות ברוכות ילדים.

(קוראת בשמות חברי הכנסת) משה אבוטבול, בעד סמי אבו

עאידה תומא סלימאן, בעד המזכירה תקרא בשמות חברות וחברי הכנסת שלא הצביעו.

אינו נוכח מכלוף מיקי זוהר,

אדוני,

שתדע שיש בקואליציה אימהות לילדים קטנים שמבקשות לצאת הביתה, להלן תוצאות ההצבעה: 47 חברי כנסת בעד, 57 חברי כנסת נגד. הצעת החוק לא התקבלה.

גברתי,

תודה.

חברות וחברי הכנסת,

חלק מהתוכניות, החלומות והשאיפות שלהם נאלצו להידחות,

ששינתה את

שנושאים את עיניהם אלינו, חברי וחברות הכנסת, ודורשים מאיתנו עתיד טוב יותר בעבורם. הצבעה בעד החוק היא הצבעה בעד החופש והחירות של אותם צעירים וצעירות לבחור את מסלול

אין. תקשיב טוב, דיברתי על 2019. תירגע, תקשיב עד הסוף. אני רגוע. אני מדברת על 2019,

בזמנו שר החינוך דאז נפתלי בנט ענה לד"ר יוסף ג'בארין שהוא מוציא לכלל

שיעז לחשוב שוב להתנות את זה בשנה הבאה או בעוד שנתיים, ידע שיש חוק שאוסר עליו. אפשר יהיה לצאת נגדו בהחלטה הזו של

אם הממשלה

אני רוצה להגיד כבר במאמר מוסגר,

שאני מאוד אוהב את הנחישות שלך בכל מה שקשור לסטודנטים, היא ראויה, מהתקופה שהיית יושבת-ראש ועד הסטודנטים בבאר

שוחחתי עם פרופ' יוסי שיין לפני דקות ספורות, וגם הוא לא מכיר דבר כזה.

ההצעה.

אני רק אוסיף, אדוני היושב-ראש: מעניין,

שים לב מה שאני אומר

ומכללות שהתנו את הגיל, והוא, לא נכון.

תחזור לתשובות של נפתלי בנט, ראש הממשלה שלך. הוא השיב לד"ר יוסף ג'בארין ואמר לו

גם הצעת

זו לא

אנחנו עוברים לדיון משולב נוסף. הצעת החוק הראשונה: הצעת חוק חינוך ממלכתי (תיקון, חינוך לשוויון מגדרי חובה), התשפ"א 2021, של חברת הכנסת קרן ברק.

בנוסף לכל מה שאנחנו רואים,

נחשפנו לסיפורים בין ילדים בבתי ספר בתל אביב, ויש מה שנמצא עכשיו תחת איסור פרסום בדרום. בעבר,

בגירים, נערים, חברי הכנסת וגם מנהלי הסיעות,

בסדר,

לנשים. אבל לא כולם מקבלים את החינוך הזה. ומהמקום הזה שלא כולם מקבלים את החינוך הזה אמרתי, בוא נעשה איזה ריסטרט לחברה. בואו נכניס לתוך תוכניות החינוך,

מגיל אפס.

כשהם ילדים. נלמד אותם שפה חדשה,

מכבדת. כשהם יגדלו הם יסתכלו על העולם בצורה אחרת

תודה, חברת הכנסת קרן ברק. ההצעה השנייה שהוצמדה היא של חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן, הצעת חוק חינוך לשוויון מגדרי.

סגן השר מאיר יצחק הלוי,

אף שמשרד החינוך, ואני מכירה את זה מקרוב, מעודד חינוך לשוויון מגדרי וישנן התוכניות הקיימות בתוך כל הסל הזה שנקרא "כישורי חיים", לצערי הרב אני יודעת שכל

וכמובן, אני מצטרפת למה שאמרה חברתי חברת הכנסת קרן ברק. זה הבסיס לטפל גם כן במגפת האלימות נגד נשים. כולנו יודעים שהסיבות הן אי-שוויון, משפט אחרון.

במקומות התעסוקה וכו'. נכון, חברתי חברת הכנסת קרן ברק, ועדת השרים לענייני חקיקה לא אישרה את החוק הזה,

אנחנו לא מכניסים, ואני אומרת את זה פעם אחר פעם,

גם הגיל הרך, אבל גם השכבות הבוגרות יותר.

שלמטה כתוב: זה גם לזכר וגם לנקבה. זה לא יהיה יותר. זה יהיה בלשון

עם הצוותים המקצועיים בתוך משרד החינוך, אנחנו נתאם את זה ונעשה את זה. אבל אני חושבת שיש לנו הזדמנות,

שהמערכת שמה את זה על סדר-היום, לעשות דברים ביחד, ותוכנית שתביאו תהיה לגמרי

הצעה ראשונה: הצורך בהקמת ועדת חקירה פרלמנטרית בנושא מחדל בדיקות הקורונה, הצעה

1445, של חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ', בבקשה. אדוני היושב-ראש, אם יש פה שר, אדוני השר, כן,

חבריי חברי הכנסת, והפעם, חבר הכנסת רם בן ברק, ידידי, שיהיה ברור, אני

ישר מהבטן, כמו שאומרים, הוא התכוון מנהמת ליבו בדיוק לזה: אל תעמידי לי מול העיניים את כל מה שאת מאז ומעולם הצבת עבורי כיעד,

החיים והבריאות של אזרחי ישראל. זה התחיל בגל הרביעי, כשהחלטתם להכיל את המתים, וספרתם, ספרנו, לדאבון הלב,

איבדתם שליטה,

נפתלי בנט עמד כאן וזעק, בקדנציה הקודמת,

הפקרת נתב"ג לווריאנטים מכל העולם.

כן, מנעתם באופן אבסורדי ממי שאמורים להיכנס לארץ את היכולת להיכנס לארץ, אבל למשל, למי שנתתם להיכנס

שיושבים בממשלה הזאת משתתפים בזה ואחר כך מתגלים כחולים. זה אלף-בית של ניהול מגפה: לצמצם התקהלויות כדי לצמצם מגעים ולצמצם

תאגמו בדיקות,

המערך הזה קרס, וכתוצאה מזה שהוא קרס, אנשים לא באים להיבדק,

אין פה שום קסם שאפשר

בטח לא מסוג הקסמים שלך,

עם 6,000 מתים בסבבים הקודמים. גם לא עם

אחד עם

להתווכח אחד עם השני, 12,000 מאומתים,

חבר הכנסת שלמה קרעי, זה לא ראוי. שב, בבקשה. דודי, אתה, חברים, בבקשה. אני לא יודע אם מישהו אחד מסתכל עליך

דודי, שר הסייבר המהולל שלנו.

נכון, אני לא עשיתי כלום כשר התקשורת.

אתה לא מכיר מה

יש משהו שביבי אמר לך שלא עשית?

זה, אל תדאג, השר שעשה הכי הרבה במדינת ישראל. הכי הרבה. ולכן כשאני שומע, כשאני שומע את שר הסייבר והקומבינות בממשלת הצללים של האופוזיציה,

הכי הרבה מצטלם ליד סיבים

הממשלה, האנשים שלה לא עשו כלום.

את החברה החרדית הפכתם גם לאוטונומיה. במקום לעשות ריבונות עשיתם קשקשת וברברת, ועכשיו אתם מגדפים ומקללים.

טוב, אני לא מתכוון עוד לחכות.

הצעה לסדר-היום בנושא הצורך בהקמת ועדה חקירה פרלמנטרית בנושא מחדל בדיקות הקורונה.

ההצעה לכלול את הנושא בסדר-היום של הכנסת לא נתקבלה 36 חברי כנסת בעד, 50 חברי כנסת נגד. ההצעה

שנייה, אבל זה בניגוד לתקנון עכשיו. הוא גם הזכיר את שמה וגם השפיל אותה וגם שיקר, אתה רומס אותי

סליחה, אתם יכולים לשבת, בבקשה.

למה הכנסת מתנהלת ככה, הוא לא מבין למה אנשים מדברים ככה,

שקבע פה כללי סדרים

הוא לא יודע. הוא עומד בממלכתיות ומחייך. אז הצביעות הזאת נגמרה. אבל עכשיו אני רוצה לגשת לנושא שעליו אנחנו מדברים. שלמה המלך, מלכות ישראל ומלכות יהודה

רבותיי, כשאתה נכנס היום לסופר ואתה רואה את היוקר, המחירים שעלו בחודשים האחרונים, תדעו לכם,

על זה מלכות ישראל נפלה,

כשאתה נותן כסף לשהידים?

אלה שהנושא הזה לא מדבר אליהם בכיס יבינו את המילים שאני אומר. אנשים בחרפה בעניין הזה של לבקש אוכל.

לחטט בפחי אשפה. לאנשים לא יהיה איך

היכולת לסיים את החודש. אתה יודע, אדוני היושב-ראש, ואולי הרבה אנשים לא יודעים את זה, אתה איש מאוד חברתי. אני גם זוכר שבאחד החודשים

הכול עולה, ורק דבר אחד נשאר במקום ולא זז,

רק לאחרונה התריע דוח העוני שהתפרסם על מצבם הקשה של משקי הבית בישראל.

השיווק הגדולות וחברות הענק ולדאוג שאף אחד בישראל לא יישאר רעב ושלכולם תהיה גישה למזון בריא

אבל הכי חשוב, אפשר וצריך להרחיב את השירותים הממשלתיים כדי להתערב במקומות שבהם השוק

תקשיב, אם אנחנו לא נהיה פה, יהיה משעמם. בסדר, תנוחו קצת. אני אגיד לך, לא רצינו להעיר לה הערות ביניים, כי היא מדברת על נושאים של עליית מחירים, אבל היא שותפה לממשלה הזאת. אז ככבוד למישהי שאומרת שהיא חברתית, אנחנו

מוצרים של חברות שמעלות מחירים כרגע. אין להן סיבה מוצדקת לעשות את זה, משום שמחירי הדולר והאירו בירידה,

שאנחנו מאחלים לו בריאות ורפואה שלמה. קודם כול, אני רוצה להדגיש שזאת הייתה במקור הצעה לסדר-היום של חברי חבר הכנסת איימן

החופשי. הרי התיאוריה הזו, שבה המדינה נותנת לבעלי ההון, לחברות הגדולות, להשתולל ולהעלות את המחירים למרות שעברנו שנתיים של קורונה מאוד קשות, ואנחנו יודעים שהציבור סובל בגלל

ההערות שלך כל כך משונות וכל כך לא קשורות לנושא הדיון שאני לא יודע באמת איך להתייחס אליהן, אבל אני אשמח ללבן את

כמה פעולות של משרד הכלכלה והתעשייה לטיפול ביוקר המחיה: שיח שוטף עם התעשיינים, היבואנים והקמעונאים, שרת הכלכלה והתעשייה נפגשה בחודש וחצי האחרונים עם

להגדיל את כמות המוצרים ואת מספר היבואנים, ולכן כל ההרחבה הזאת צריכה בסופו של דבר להוביל להורדת המחיר לצרכן.

פרסם טיוטת צו

בתחום קידום התחרות והפחתת הריכוזיות, שרת הכלכלה והתעשייה בחרה ממונה על התחרות ממש בימים האחרונים, ומינויה יובא לאישור הממשלה בימים הקרובים. רשות התחרות מבצעת מעקב תמידי על

ובסוף, כל הנושא של אכיפה צרכנית: בכוונת הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן למנוע הטעיות, למנוע השפעה בלתי הוגנת ולטפל בהתקשרויות מיותרות, שמעלות את המחיר לצרכן. הליכי אכיפה אלה מתמקדים,

אדוני היושב-ראש, אני דווקא רוצה להתייחס לאחר דברי סגן

תראה איזו השלכה יש רק על דבר קטן שאנחנו היום התבשרנו עליו. קודם התבשרנו רק על בדיקות אנטיגן. אם מדובר על יוקר מחיה, הוא צריך בוודאי משמעות והתערבות הרבה יותר חזקה ודרמטית.

לעומת זאת, הממשלה הנוכחית הודיעה באטימות לב שאין בכוונתה להעניק סל של ביטחון כלכלי למשפחות בזמן הקורונה, ואף בשרירות לב הטילה מיסים על מוצרים בסיסיים, שיש להם השלכה כלכלית ישירה על השכבות החלשות. דבר זה בוודאי יוביל,

אני פונה לממשלה הזאת, ואני כיהודי אומר את זה:

שאמורה לחרות על דגלה את הדאגה לציבור החלש ולהיות אכפתיים וקשובים למצוקות של הציבור

מה למנסור עבאס, האיש שהוא בעד מדינה יהודית, ולעמותה שכתוב לה בכותרת: רצח יהודים, אנחנו מעבירים לכם כסף? ובכן, אילה חסון ניסתה לקבל תשובה ולא מצאה.

מנוהלת על ידי אישה, שימו לב, שאח שלה הוא ממבצעי הפיגוע במלון פארק, בעלה

לג'יהאד והבן שלה יושב בכלא על עבירות ביטחוניות? מה לזה ולהמשך קיומה של מדינה יהודית? תודה רבה. מה לזה ולחיוכים של מנסור עבאס כאן, אם לא עקרון

בחברה הערבית, אדוני, נתוני העוני הם גבוליים. הם לא קצת מעל הנתון הממוצע של המדינה, הם כ-40% וזה מה שמעלה בכלל את הממוצע בארץ. הנתון הוא נתון

בנוסף לזה, אנחנו רואים איפה המדינה משקיעה. היא משקיעה בהעמקת הכיבוש וההתנחלויות,

רדיפת החברה הערבית בנגב. וכל זה לא מקדם אותנו לשום מקום

אנחנו נמצאים במצב מאוד מאוד מצער כשאנחנו רואים את דוח העוני שמפרסם הביטוח הלאומי.

מי שחושב שרק הביטוח הלאומי יודע להוציא דוחות אמיתיים וטובים, אז אני כמובן קיבלתי מארגון לתת, שהכין דוח עוני אלטרנטיבי. הוא מביא שם בדפים רבים את כל הדיאגרמות וכל

על ליברמן, והוא אומר, "שנים שלא היה בישראל שר אוצר שהיה חתום על כמות צווים להעלאת מיסים גדולה כל כך". וזה שהוא הבטיח במערכת הבחירות שהוא לא יעלה מיסים וכל הדברים,

בבקשה. פתאום נעלמת לי.

אני מוחה על כך שברשימת הדוברים השר מוזכר כחבר כנסת. זה בסדר גמור.

אדוני היושב-ראש, חברות וחברי כנסת נכבדים,

היא האמירה המרכזית שצריכה לצאת ממשרדי הממשלה, שהפכו במקרים רבים לשותפים, גם המגזר השלישי.

ואני חוזר על זה בפעם השלישית,

חייבת לטפל בשאלת העוני.

בתום עבודה מאומצת ודיונים שנמשכו כמה חודשים הנחנו את הדוח. זה הישג משמעותי.

חייב להגיד לכם שאני מסתכל אחורה מ-2013, המלאכה בוודאי ובוודאי

עוני הוא מרחבים שבהם אתה מגדל את הילדים, עוני הוא שעות הפנאי, איזה שעות פנאי, איזה חוגים, לאן אתה שולח את הילדים. אז אמרתי, אחת התוכניות החשובות ביותר שהתחילה בעיר דימונה כשאני הייתי ראש עיר, נקראת נושמים לרווחה, תוכנית הדגל,

מיצוי הזכויות הוא פחות. אנחנו נכנסים לתוך היישובים האלה, ואנחנו מגלים שאנשים מגיעים למצב של עוני כי הם לא יודעים לכלכל,

ובמחלקות לעבודה סוציאלית. בכל בתי הספר לעבודה סוציאלית יש היום למידה עם אוריינות לעוני. כל מה שאני אומר הוא תחת הכותרת שאני מניף בכל מקום: עוני הוא באחריותה של מדינה. ואני חוזר על זה. אני באתי לעמותות, שעושות עבודה

לאנשים שעד היום קיבלו אבטלה וברגע שהם יוצאים לעבוד מייד לוקחים להם את האבטלה. אנחנו עושים את הדיסריגרד באופן הרבה הרבה הרבה יותר מתון ממה שהוא היה. את הדברים האלה אנחנו נראה בסוף השנה הזאת,

אגב, אני ביקשתי מהביטוח הלאומי לעשות עכשיו סקר עמוק וגדול. הדוחות האלה

עמדה

בבקשה, אדוני. אני יכול לרדת? תודה.

מכובדי השר, אתה אף פעם לא

ההצעה להעביר את הנושא לוועדת העבודה והרווחה נתקבלה. בעד, שמונה,

לכן ההצעה תועבר לדיון בעבודה ורווחה.

לחברה מתוקנת להגיע למצב שבו אזרחים יופקרו למותם. צריכים לנקוט פעולה ולקחת אחריות כדי למנוע את המוות המיותר הבא.

סמוכה ובטוחה שניתן למצוא פתרונות לאיתור אנשים בודדים ולתת להם מענה.

פרצו לדירה של אותו דניאל, שגר בחיפה, וגבר גלמוד כבן 60 אותר במצב ריקבון קשה כשבוע לאחר שנפטר. הוא אחד. אנחנו ביקשנו מהנשיאות,

וזה היה בעקבות כך שמתחילת

יש מה לעשות. אלה לא דברים שהם בשמיים,

לעשות משהו חברתי, תורנות בבית כל יום, שכנים, לבוא ולדפוק: אתה

את היד ברגעים האחרונים, בלי טיפול, בלי שאף אחד יראה אותם. תחשבו על

ועכשיו תחשבו על ההורים שלכם. קשה

ואני

חברתי, שיש לה תוכניות תרבות מגוונות לאנשים זקנים או אזרחים ותיקים, ולצערי הרב חלק גדול מהתוכניות האלה לא קיים באוכלוסייה הערבית. כששאלתי מדוע, נאמר

ארבל, ברוך שובכם.

באנו לשמוע אותך, אולי תגיד לנו משהו על הבבא סאלי. אדוני היושב-ראש, חברות וחברי כנסת נכבדים,

שולחן העבודה שלכם. אנחנו ניתן את האמצעים וניתן את העובדים וניקח את האחריות. זה לא שאני רוצה לגלגל אחריות על מישהו, אבל אנחנו צריכים לעבוד בשילוב ידיים. האתגר הוא באיתור ובמניעה שתצמצם

לשם, מקבלים ויקבלו גם ארוחת צוהריים, ומי שצריך יצא עם חבילת מזון לקחת הביתה לארוחת הערב שלו, למעלה מ-40 מועדונים מעושרים, גם ארוחת בוקר, גם ארוחת

באופן פרטני,

המשרד מגבש נהלים למעקב

הרבה מאוד תוכניות,

1. אנחנו לוקחים אחריות,

קודם כול, חבל שהפלאפון שלי איננו כאן.

יריב לוין, אם אתה כבר אומר,

את כל

אם אתה מאשים, לפחות תבדוק לפני.

אתה לא יודע, אני יודע, רגע, אני שמעתי אותך, חבר

ואני מציע להעביר את הנושא לעבודה ורווחה. הצבעה. ההצעה להעביר את

עלי סלאלחה, איננו. חבר הכנסת אוסאמה, בבקשה. כבוד היושב-ראש,

ציטוט: הערבים שכחו את הנכבה והגיע הזמן להתחיל להזכיר להם. ניקח אותם במשאיות, נזרוק אותם, איתמר פליישמן בערוץ 14. רצוני לשאול: 1. אם

על נושא הנכבה ומה היה קורה,

מה היה קורה ב-48' לו הדברים היו הפוכים, ואיך זה היה נראה וכמה, ויום העצמאות שלנו מול יום הנכבה. זה דיון שאפשר לנהל

בעיקר כשיש כל כך הרבה משימות לשר תקשורת, תשתיות תקשורת מתקדמות, סיבים אופטיים. שמעתי קודם פה צעקות

חבר הכנסת סלאלחה, בבקשה, סגירת סניף הדואר המרכזי בשפרעם. כבוד השר, כבוד היושב-ראש, חברי הכנסת, העיר שפרעם מונה 40,000 תושבים. יש בה סניף דואר שמשרת 20,000 תושבים. הסניף הזה נסגר על ידי משרד התקשורת, סניף הדואר.

קיבלתי היא שחי אלמידאן בעיר לא נסגר, הסניף עצמו לא נסגר,

מה שהם סגרו זה את עין עפייה, ובמקומו הם החליפו את סוכנות הדואר הזאת בארבעה מרכזי מסירה, הם

תודה, אדוני היושב-ראש, אם אין שאלות נוספות. תודה רבה לשר התקשורת, אני מודה לך. נעבור להצעה לסדר-היום

הצורך בהקמת ועדת חקירה פרלמנטרית בנושא מחדל בדיקות הקורונה, מס' 1445. אדוני היושב-ראש, אני מבקש הודעת

תיפול. אתה בא ומטיף? אתה, שבעבר, כשהייתם אותו צמד,

ולא רציתם להקים ממשלה עם המשותפת, אפילו לא בהימנעות מבחוץ, אתה היום ישבת כאן והעברתם את חוק החשמל, את החוק שמפקיר את ארץ

הערכים שלך. הצלנו את המדינה. מכרת את הנגב לאחים המוסלמים. הצבעת נגד ההתיישבות הצעירה. אחים שלך, חברים שלך, יושבים בלי חשמל, כלום. לא תהא כוהנת כפונדקית, לא תהא כוהנת

אנחנו ניגשים לשאילתות לשר המשפטים. חבר הכנסת סעדי ראשון. בבקשה, שר המשפטים.

תיצמד לשאילתה.

כבוד שר המשפטים, מדוח מבקר המדינה

גזענות, פועלים לזיהוי פרקטיקות מדירות ומפלות ויצירת מרחב המאפשר מימוש הזדמנויות לשוויון מהותי. הממונים כפופים מקצועית ליחידה הממשלתית

סמכויות לוועדה החשובה הזאת.

חבר הכנסת סעדי. קודם כול, מיניתי לא מזמן מועצה חדשה בראשות השופט אליקים רובינשטיין עם הרכב חדש. כמובן שסוגיה של העמדה לדין היא בידי

בימים אלה נבחנת האפשרות להעביר את נכסי נספי השואה לקניין המדינה או לגוף ציבורי-לאומי אחר. תודה רבה.

במהלך הפרעות בעיר לוד בחודש מאי האחרון נראו אירועים חמורים של פריצות, הצתות ומעשי

בהיעדר כיווני חקירה קונקרטיים וקיומם של חשודים פוטנציאליים,

עבריין לא נודע. זה בעצם מצטרף לתיקים שהם לא מפוענחים. יש הרבה, התשובה היא קבילה. יש הרבה עבירות שהן לא מפוענחות. תודה. שאילתה אחרונה, 274, הסכם טיעון עם תוקפי הרב מאלי.

סעיף 144ו לחוק העונשין זה הסעיף שמבסס מניע גזעני, וייחוס מניע גזעני על פי הפסיקה מחייב הוכחה מעבר לספק סביר שהעבירה בוצעה ממניע גזעני. התיק, תיק שנבחן

אני מתכוון לבדוק אם אנשי משרדי. בנסיבות של האירוע, הרב הוא נפגע עבירה, ואומנם נפגע עבירה

פורמלי לתיק

בדיונים שנערכו אז בוועדה התעוררה השאלה אם נכון שמשרד הביטחון יהיה הגוף המפקח על המפעלים הביטחוניים, נוכח קיומם של יחסי רגולטור ספק לקוח בינו לבינם ונוכח החשאיות המאפיינת את הפעילות

כך שתבחן גם את נוהלי הפיקוח והאכיפה, והטלנו על המפקחים הבכירים ועל ממונה הבטיחות חובה לדווח לה על אמצעי האכיפה שננקטו ועל אירועי

בקריאה השנייה ובקריאה השלישית. תודה רבה. תודה רבה. חבר הכנסת מעוז, בבקשה. 30 דקות לרשותך. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, נפל דבר בישראל: היום

ההתיישבות הצעירה, הלאומיות, היהודיות של המדינה, נמשכת, ומדינת הלאום של העם היהודי נמשכת וממשיכה בעוז קדימה. ובכן, אני רוצה להצדיע לתושבי עדי עד,

שאתם עושים, במפעל יישוב הארץ שאתם עסוקים בו. תחזקנה ידיכם, עם ישראל איתכם. הבושה של הממשלה היא שבמקום לחזק את הישיבה, במקום לאשר

צורך פנימי של התנצלות, והאשמה של ראש האופוזיציה שהוא הצביע בעד ההתנתקות. אחרי המופע המביך הזה,

באמת נבוך בשביל מדינת ישראל, אני נבוך, כמו שיש קטעים מביכים של ראשי

ומירי רגב, שדבררה אותה, "לא יטיפו לי מוסר". ובכן, אדוני ראש הממשלה, אני לוקח את הזכות להטיף לך מוסר. מה אתה מצטדק

אנחנו עושים דה-לגיטימציה לראש הממשלה?

הסברתי עכשיו איך אתה עושה דה-לגיטימציה לעצמך. המופע המביך היום זה הדה-לגיטימציה הכי גדולה, זה

המזכיר הצבאי, גם הוא הלך למסיבות.

הדה-לגיטימציה שלך להיות ראש ממשלה מתחילה בראש ובראשונה

אתה יודע, בינך לבין עצמך אתה יודע שאתה לא ראוי,

אתה יודע שאתה לא מוכשר להיות ראש

בתי הדין הללו. הרב ולר מבצע את תפקידו באופן יוצא מן הכלל, במסירות, בעין טובה וברוח

על פי פקודת ההמרה, ראש העדה הדתית או מי מטעמו הוא המוסמך

הפסקת כהונתו של ראש מערך הגיור, ידי הארוכה במערך הגיור,

אני מודיע לך, בצער רב,

הכשרות, שאושרה

במסגרת חוק ההסדרים, הרפורמה הזאת יצאה לדרך

כשרב עיר שמתגורר באילת יכול, על פי

יושב-ראש מרכז ישיבות ואולפנות בני עקיבא ולשעבר ראש מערך הגיור.

שליט"א כתב כך: מן הראוי להידבר עם הרבנים

והוא חתם את חתימתו.

חוזר לאותו מכתב של הרב לאו שליט"א. במכתב הזה הרב לאו שליט"א, ומי אני הקטן שצריך לחזק אותו או לשלוח מפה ברכת חזק

הרס אחדותו של עם ישראל, זה הפילוג הגדול ביותר שהיה ושיהיה בעם ישראל מאז ראשית היווצרותו לעם. כמו שאמר הרב

הנציב שהם, שקיבל את תלונתו של שר האוצר, ימליץ כנראה לשר לשירותי דת לשקול את הדחתו

הגדול. לאחר ההמלצה חברי הכנסת שחרדים לזהותה היהודית של המדינה,

וזה בעצם הפרצוף שלכם. תודה. תודה רבה. חבר

אני מנצל את ההזדמנות שאתה כאן,

שמעתי,

עובדי משמר הכנסת, שאין להם את השעות הנוספות האלה, עכשיו יש איזשהו, כל הזמן צורם בלב שיש אנשים שנשארים פה כי אנחנו מבצעים את העבודה הפרלמנטרית, והכנסת לא משפה

שאי-אפשר להגיש נושא חדש על הסתייגות, שזה דבר שהיו עושים לנו אותו פעם אחר פעם, כולל איתן גינזבורג, שאפילו הגיש נושא חדש על הסתייגות שכל מה שהיא הייתה זה למחוק מילה אחת מהחוק,

הליכוד, עובדת אצל יריב לוין?

אדוני היושב-ראש, או גברתי היושבת-ראש, ברכותיי על משמרת הראשונה שלך כאן על כס היושב-ראש. בהצלחה

אני רק, לצופים שעוקבים אחרינו, יש הרבה שכבר שלחו שאלות, ואנחנו נעשה הפוגה לשאלות

מכשירים אנרכיה, למה

"האחיכם יבאו למלחמה ואתם תשבו פה". ההתיישבות הצעירה יכולה לצאת, לשרת בצבא, לשלם מיסים למדינת ישראל, לעשות הכול,

על הנחישות שלה, על היסודיות שלה, על החריצות שלה.

בנט, של נעליך מעל רגליך כשאתה פונה לאורית סטרוק, אתה אומר לה עופי לי מהעיניים? מה נסגר איתך,

מכר את הערכים שלו,

ויושב-ראש הכנסת סותם לי את הפה. אני מתחיל לשאול

הדמוקרטיה הם כאן, בכנסת הזאת. מה שאתם רוצים זה שקומץ אנשים שלא נבחר, שמתנהל בחדרי חדרים, הוא מיעוט שיכול להפוך לדיקטטור. אין לכם היום כלים לפצות

מנסור עבאס לא מכיר במדינת ישראל כמדינה יהודית, מנסור עבאס לא מכיר במדינת, הוא אמר לאחרונה איזה משפט וכל חברי רע"מ יצאו נגדו. אז בוא נעזוב רגע את מנסור עבאס.

שואל, רם, אל תעזור.

קודם כול הוא חבר.

התנ"ך זה הטאבו שלנו כאן בארץ ישראל. ההלכה לעלות לארץ ישראל, להתיישב

הצטלם לפני כחודש עם נשיא תוניסיה כשמעליהם יש מפה של ארץ ישראל,

כלומר,

כשבמפה מתוארות הערים, ערי ישראל: ירושלים, יפו, רמלה, לוד, באר שבע, וזו התוכנית הסופית של אותו

השנה הזו הולכת להיות שנה קשה, שנה של אינתיפאדה. אחמד טיבי,

ככה יוצא ומאיים על מדינת ישראל באינתיפאדה. אני חושב ששווה לך לקיים על זה

כל תינוק יודע את זה.

ששלוש עבירות זה ייהרג ואל יעבור: עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים.

בפני חנניה,

לרבי שיתפלל לה' שיגרש מכאן את הגויים לארץ ישראל, ואנחנו נישאר כאן עם העיזים והתרנגולות.

הנכון. לא כל אחד מסוגל. חנניה, מישאל ועזריה עשו את זה, אבל אין הרבה טיפשים שיהיו מוכנים למסור את הנפש על הדבר הלא-נכון.

תוך כדי הנדסת תודעה שקרית, מארחים בכבוד ויקר טרוריסטים ורבי מרצחים. זה בדיוק כמו אותו בור ועם הארץ שרוצה לגרש את האויבים שלנו לארץ ישראל ולהשאיר אותנו עם העיזים

אתה על תקן של משיב, לא על תקן של שואל.

יהודה שלזינגר שואל: האם לטוניסאים יש מאכל ראוי וטעים שהוא לא סנדוויץ' טונה? אז יהודה שלזינגר, אתה מוזמן ביום שישי בצוהריים. מי שקורא לפריקסה סתם

טוב, מישהו כאן מתייחס לאלימות שהייתה בירושלים היום, של השוטרים שפצעו, אומרים שפצוע קשה, מפגין חרדי עם זרנוק, ישירות למרכז הגוף שלו, והוא עף והוטח במדרכה וכנראה פצוע קשה. זה באמת דבר שחוזר על עצמו.

היא הגיעה לכאן היום עם חיוך,

בלי מילת חרטה על זה שחוק החשמל המופקר עבר ושההתיישבות הצעירה, שהיא ובנט הבטיחו שזה יהיה הדבר הראשון שהם יסדירו עם הקמת הממשלה, היום הם התנגדו לזה. היום בנט

לוקחים תפקידים של סגן יושב-ראש כנסת כמה שיותר? למה אנחנו לא לוקחים ארבע ועדות משנה בוועדת חוץ וביטחון? למה? מה אנחנו אומרים?

אין

ולדימיר. ואתה יודע את זה היטב.

מספר שווה למפלגה עם שישה מנדטים. אתה יודע את זה. אני יודע שלא ייתכן שאנשים יקבלו במשך תשעה חודשים שכר ולא יעבדו.

יש

אני לא מסוגל להשתלט על הקורונה, לכו תידבקו. 50,000 נדבקים ביום,

מה אומרים לגבי זן האומיקרון, שהוא מידבק

מבקשים כאן להתייחס לאמירה של מיקי לוי, שאני לא התייחסתי אליה מספיק, מה שהוא אמר לינון אזולאי לגבי שגית. הוא אמר: ייעוץ משפטי הוא

מסי פרגוסון?

ג'ון דיר? לא זוכר. אז רק כשזה מתאים לכם אתם משתמשים

טוב, רם, יש פה מישהי שיורדת עליך. לא נעים לי, אבל מלכה כותבת: דיווח ממליאת הכנסת: רם בן ברק מפריע לקרעי בנאום שלו על ידי אמירות לא ענייניות. רם, אל תפריע, תן לנו לשמוע את קרעי. יישר כוח, שלמה היקר. סימן שצופים, זה יפה. תגיד לכל הצופים שבראש ובראשונה אנחנו חברים טובים. אחר כך אנחנו מתווכחים.

פגם בחוות דעת חיובית בעל פה",

כשהיא מנסה לדחוף מישהו במשטרה והיא חוקרת את המשטרה. אותה קרן בר-מנחם,

שני לוחמי